צוהריים טובים, אם לא נתחיל לא נסיים אתם יודעים אני מרגיש כמו אחרי מבצע אנטבה, כולם פה מסתובבים בתחושת גאווה ורצון טוב והכל וזה נכון, והמפגש הזה מאוד חשוב דווקא בגלל שאנחנו מפיקים לקחים אחרי ההצלחות, אחרי כישלונות כולנו